צוהריים טובים לכולם. אני שמחה לפתוח עוד דיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 149) (חברות גבייה), התש"ף-2020. היום אנחנו מתחילים לדון בחוק מורכב וסבוך המבקש להסדיר את פעילותן של חברות הגבייה שמעסיקות הרשויות המקומיות. תיכף נשמע בהרחבה על השתלשלות הדברים, אבל כפי שחלק מכם יודעים ברקע של הצעת החוק הזו נמצא הליך בבית המשפט העליון בעקבות עתירה שהוגשה נגד פעולתן של חברות הגבייה. בית המשפט בהחלטתו פסק שפעילות חברות הגבייה צריכה להיות מוסדרת בחוק, ולכן אנחנו כאן. חשוב לי להזכיר שהצעת החוק בנושא זה כבר נדונה בעבר בכנסת העשרים בוועדת הפנים בראשות יושב-ראש הוועדה דאז, והיום סגן הבריאות, יואב קיש. הוועדה בראשותו של חבר הכנסת קיש ניהלה 12 דיונים בהצעת החוק, ובמהלכם נעשו בהסכמת משרדי הממשלה שינויים מרחיקי לכת בחוק, ונוספו לו סעיפים והוראות חשובות.

בשל התפזרות הכנסת העשרים לא הספיקה ועדת הפנים אז לאשר את החוק, ולכן אנחנו נדרשים לדון בו מחדש. בפתח הדברים אני חייב לציין פה את אי שביעות רצוני, ואני חייבת להגיד בלשון המעטה, מכך שהנוסח שהובא עכשיו בפני הוועדה מחזיר אותנו לדיון הראשון שקיימה ועדת הפנים בראשות חבר הכנסת יואב קיש בכנסת העשרים. היה הגיוני שאנחנו נמשיך מהנקודה שבה זה נעצר ולהביא נוסח שמשפר את הנוסח ההוא ולא להתחיל עכשיו לדון בהכול מהתחלה. נציגי משרד הפנים, אני מצפה לשמוע הסברים בדבריכם לעניין זה. החוק הזה הוא טרום הדיונים שהיו בוועדה?

כן, אומר תומר 90%. עשו עבודה, ותיקנו ותיקנו ותיקנו, ולא הגיעו בסוף להצבעה. החוק שמביאים עכשיו אלינו הוא חוק שדומה יותר למקור, לפני כל אותם 12 דיונים.

היו עוד כמה דברים ואותם אסביר כשתיתני לי רשות דיבור. אוקיי, בשמחה. אנחנו למעשה מתחילים היום לדון מחדש. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה.

הגילוי הנאות, הייתי בעבר ראש רשות במשך עשר שנים, והייתי גם ממלא מקום יושב-ראש המרכז לשלטון מקומי וגם סגן יושב-ראש השלטון המקומי, כך שאני מאוד מכיר את העבודות בנושא הזה. אני חייב לומר שהייתי

שהקימו את חברות הגבייה הללו וגם אחרי, אני מכיר את הנושא מכאן ומכאן. כמובן שנצטרך לתקן כמה דברים, אבל ישנם גם הרבה דברים חיובים בתוך החוק הזה.

הפקידות הייתה חשופה להמון המון לחצים פוליטיים ומשפחתיים לקבל הנחה, וגם עלינו כנבחרי ציבור היו לחצים פוליטיים כאלו ואחרים לעשות הנחה ולעזור, ולא תמיד זה היה לנו קל. צריך להגיד את האמת, מרגע שחברות הגבייה הגיעו יכולנו באמת לשחרר מעלינו את אותם לחצים פוליטיים לעשות דברים, שבחלקם הם פסולים. לפני שחברות הגבייה הגיעו, הפוליטיזציה הייתה מאוד מאוד גבוהה בנושא זה. כמובן שישנו גם נושא הכנסות הרשות. אין ספק שזה שיפר בצורה מצוינת וטובה את ההכנסות כי יש פה קבוצה מסוימת שכל הראש שלה הוא להביא הכנסות לרשות. זה נכון שהיא מקבלת אחוזים, וזה לא בושה להתפרנס, אבל אנחנו יודעים שהיא עושה זאת. אנחנו גם מדברים על הזמינות של הצוות המשפטי שקיים אצלה לנושא זה. חשוב גם לדעת שכל אחד נמצא בתחום שלו.

הייתה לי לפעמים תחושה מאוד מאוד לא נעימה. אמרתי להם שיש מדרג וטבלה שעשה לכולם שר הפנים היקר הרב אריה דרעי בצורה טובה, למי וכמה מגיע, ושאנחנו הולכים לפי הטבלאות. כשהגיעו אליי אנשים עם בקשות, סיפרתי להם על אותו יהודי מרוקאי נחמד שישב בכיכר בבית שמש ליד בנק לאומי ומכר גרעינים, וקטי מכירה את המקום. לימים אותו יהודי פגש חבר ילדות ממרוקו, שלא ראה אותו 40 שנה, שבסוף השיחה ביקש ממנו הלוואה של אלף שקלים. לאחר התלבטות אמר מוכר הגרעינים לחברו: יש לי הסכם עם הבנק. הבנק לא מוכר גרעינים, ואני לא נותן הלוואות. כלומר, ברגע שאנחנו, הפוליטיקאים, לא מתעסקים בנושא הזה חייבים לתת אפשרות לאותן חברות. כאיש חברתי וכמייצג תנועת ש"ס, שהיא תנועה חברתית במהותה, אני רוצה לומר שיש גם כשלים שאסור להתעלם מהם. למשל, עניין היחס. אם לא עושים את החיטוט הפנימי בצורה תקינה ואדיבה, ואם לא יתקנו דברים מסוג זה, אז זה לא שווה שום דבר. אסור שהציבור יסבול מהחוק הזה. במהותו, החוק הוא מצוין. עם זאת, יש כמה דברים שצריכים ריסון. אולי יש מקום שהם יקימו ועדות פנימיות איך לטפל,

שר הפנים נמצא עשרות שנים בתפקידו כי הוא הכי מוצלח. הוא השר הכי חברתי והוא לא ייתן יד. הוא יעמוד על הנושא הזה, אני יודע שזה המהות שלו. לא פוסלים את כל העניין בגלל כשלים שאפשר לתקן. אני מודה לכם. בוודאי שהדיון ימשיך גם בהיעדרי. תודה רבה לך, חבר הכנסת אבוטבול. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. זו פעם ראשונה שהחוק הזה מובא לפתחי. זהו באמת חוק ארוך ומורכב. אני מודעת לכל הגלגולים שהוא עבר בכנסת. אני סומכת על ראשי הרשויות ועל המרכז לשלטון המקומי שמאגד את ראשי הרשויות. אם הם מבקשים שתהיה להם זרוע ביצוע לגביית הכסף בצורה הטובה ביותר כדי שאחר כך הם יוכלו לדאוג לאזרחים בצורה הטובה ביותר, אז אני לא יכולה להגיד להם מה עדיף להם. אם זו השיטה הטובה ביותר עבורם, וזה מעלה את אחוזי הגבייה בצורה טובה, ובכספים האלה הם מספקים שירותים לתושבים שלהם, אז אני לא יכולה להתווכח על הדבר הזה, בדיוק כמו שלא הייתי רוצה שיגידו לי איך לנהל את התפקיד שלי בצורה הטובה ביותר. כאן אני סומכת את ידיי על ראשי הרשויות שאמרו לי שחשוב להם שזה יעבור כמה שיותר מהר, וגם בגלל הדחיפות של בית המשפט, וגם העמדה המגובשת של המרכז לשלטון המקומי שמאגד את כולם. אני כאן כדי להיות חלק מהחוק הזה. תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. תודה רבה. על פניו נראה שיש כאן מצב של win-win.

גם חברות הגבייה רוצות להמשיך לעבוד וגם העיריות רוצות שחברות הגבייה ימשיכו לעבוד אצלן. אני מוכרח לומר שיש קצת אי נוחות שיש רק שתי חברות גדולות ושאין חברות אחרות שיכולות להיכנס לשוק, והתחרות כאן מוגבלת. אני מקווה שאין איזשהם יחסי עבודה כאלו ואחרים בין העיריות לבין חברות הגבייה, אבל זה לא נושא לדיון היום. נדון בזה, זה חלק מהעניין.

שצריך לדון בו וגם לשמוע איך נציגי החברות הגדולות מסבירים את העניין הזה. אני לא מביע דעה, אני אומר את הבעייתיות. כמו שלא הייתי רוצה שחברה פרטית תהיה אחראית על בתי הסוהר של האזרחים שלי, כך לא בטוח שזה נכון לפטור את עצמך מהעול. לא בטוח שזה רעיון כל כך גרוע. אני חושב שזה רעיון גרוע כי אני חושב שלמדינה יש אחריות כלפי האזרחים, וגם לעיריות צריכה להיות אחריות, למרות ששמעתי את חבר הכנסת אבוטבול ואני בהחלט מסכים עם הבעייתיות שבזה. אני אתמוך בחוק הזה לאחר שנדון בו כמובן ונעשה בו שינויים, כי בסופו של דבר כנראה שזו הדרך הנכונה כי במבנה הפוליטי שבו אנחנו נמצאים בו אין דרך אחרת לגבות חובות. הייתי פעם יושב-ראש הוועד בנהלל ושמחתי להעביר את הגבייה למועצה האזורית של תושבי נהלל כי אמרתי: למה אני צריך לריב עם מישהו שאני פוגש אותו בסופרמרקט? שיריב איתו מישהו שיושב במועצה במזרע. דומה הדבר לעניין הזה.

כנראה שאין ברירה, רק צריך לראות שזה באמת מפוקח ושבאמת זה נעשה טוב, ומי שנותן את ההנחות זה העירייה ולא החברה, ולראות האם ישנם קשיים שבהם אפשר כן להגיע להסדר חוב ולהתחשבות.

שנמצאים בגוף החוק.

חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה. ציין את זה לפניי חבר הכנסת משה אבוטבול, אבל אדגיש ואומר שאני עבדתי ברשות המקומית בבית שמש 17 שנה כך שאני מכירה את הנושא הזה מקרוב. כמובן שאנחנו יודעים שהשלטון המרכזי מחזיק בסמכות והשלטון המקומי מחזיק באחריות. זאת אומרת, אנחנו קובעים מתוקף תפקידנו, כמי שיש לו את כל הסמכות, לעומת זאת, אנחנו מטילים על השלטון המקומי את האחריות לכל מה שקורה בעיר, ומפה מתחיל הקונפליקט, ואנחנו אמורים להחליט עבורם. מרכז השלטון המקומי וראשי הערים מאוד מאוד מרוצים מחברות הגבייה כי יש לחץ מאוד מאוד חזק על ראשי הערים לגבי ארנונה, במיוחד בעת הזו כשיש עסקים,

מפעלים, שעומדים לפתחו של ראש העיר ודורשים ודורשים, ומאוד מאוד קשה, גם פוליטית, גם ציבורית, גם חוקית, לעמוד בלחץ הקשה הזה ומול כל אותם גורמים שבאים ולוחצים על הרשות המקומית. כיום פועלות 170 רשויות במסגרת חברות גבייה, והן מאוד מרוצות מזה כי זה מוריד מהן הרבה מאוד נטל. השימוש בחברות הגבייה משמר את השליטה בגבייה בידי הרשות המקומית, ואנחנו יודעים שזה מצוין שמישהו אחר עושה את זה עבור הרשות. יש שם גם כוח אדם מומחה ובקי בעניינים אלו, ולא כוח אדם מהרשות המקומית שלא תמיד הוא מקצועי ומומחה. אם החברות האלה, חלילה וחס, ייצאו מהרשויות, אנחנו לא יודעים מי ברשויות המקומיות יידע לעשות את הדברים האלה כפי שעשו בחברות הגבייה. אם לרשות מקומית איתנה לא יהיה תזרים מזומנים כתוצאה מאי גבייה נכונה, היא יכולה להפוך ולהיות רשות עם תוכנית הבראה וחשב מלווה וכו' וכו'. אנחנו יודעים שמאז שנכנסו בחברות הגבייה, רשויות שהיו עם 30% - 50% גבייה נמצאות היום במצב של 80% - 90% גבייה. זה מצב אופטימלי לחלוטין לראשי ערים שצריכים לנהל את העיר שלהם. אנחנו גם יודעים עד כמה הנושא הזה רגיש, והכי טוב להסיר אותו מראש העיר. יש חברה, עם השיקולים שלה, עם הוועדות שלה, שמבצעת את הדברים בצורה הטובה והמקצועית ביותר. כמובן שהגבייה הזו יוצרת יציבות בקופה הציבורית והעיר לא נשענת על המדינה. למרות הביקורת הקשה כלפי השימוש בהליכי הגבייה, ואני יודעת שיש ביקורת בנושא הזה, בסופו של דבר ההליכים המינהליים עולים פחות מחיוב ניהול הליך במסגרת הליכים משפטיים כתוצאה מזה שאין גבייה. לכן, אסור לנו לשפוך את התינוק עם המים ולזרוק הכול על הרשויות המקומיות שגם כך הן מאוד עמוסות. חברות הגבייה יוצרות עבורן הקלה אדירה ומזומנים מגיעים לקופת העירייה הציבורית, הן גם מייתרות את כל הלחצים הפוליטיים שיש. אני ממש ממש בעד חברות הגבייה ושהן ימשיכו את פעילותן המקצועית והיעילה למען הרשויות המקומיות.

תודה רבה, חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת הילה שי וזאן,

תודה. גילוי נאות, בעברי הייתי במרכז השלטון המקומי. אבל אני חושבת שדווקא מהמקום הזה וגם העובדה שנדרשתי לסוגיה זו בעבר, גרמו לי להבין את המורכבות שבעניין. לא אחזור על רוב הדברים שנאמרו פה, חשוב לי להדגיש דבר מרכזי אחד. דווקא בעת הזו,

אסור לנו, לפגוע ביכולות הרשויות המקומיות לנסות ולייצב את עצמן. מדובר בתקופה מאוד מאוד קשה. גם כך אנחנו מדברים על כך שרוב הרשויות אינן איתנות, והן זקוקות לתמיכות השונות לאורך השנה. אם לא נדאג שהצעת החוק הזו תאושר, בסופו של דבר הגבייה תקטן, ואם הגבייה תקטן זה יחזור אלינו ולתושבים. יש בעיה, כפי שראינו בעבר בשיטות, למשל, שנוקטות חברות הגבייה, וחשוב לטפל בזה נקודתית ולראות שהדברים האלה לא יחזרו כי אנחנו צריכים לדאוג לתושבים ולתת לרשויות להמשיך לעבוד עם חברות הגבייה. גם הרשויות שכביכול מנהלות את זה בעצמן, בסופו של דבר נעזרות בחברות האלו, כך שאנחנו חוזרים לאותה נקודה. תודה רבה. חבר הכנסת סעדי, בבקשה. כנראה שאני קול בודד במדבר. אני רציתי להגיד שאני די בהלם מהאחדות. יש לנו פה קונצנזוס שאני לא זוכרת כמוהו. אוסאמה, אני תכננתי להיות האופוזיציה אבל בבקשה. כנראה שחברי וחברות הכנסת באים להגן על השלטון המקומי ולא על האזרחים,

מה זאת אומרת? בשביל מי השלטון המקומי עובד? אנחנו צריכים קודם כול לדאוג לאזרחים. ראשית, אזרחים צריכים לשלם את החובות שלהם, זה מוסכם ועל זה אין מחלוקת. וגם לא לעשות חתונות המוניות. מה הקשר עכשיו? קרן, תפסיקי. כולכם יודעים באלו אמצעים ושיטות משתמשות חלק מחברות הגבייה בגביית חובות. תבדקו כמה כסף נכנס לחברות הגבייה וכמה נכנס לקופת הרשות המקומית, ואיזה תלונות אנחנו ואתם מקבלים על חברות הגבייה. אז מה קרה פתאום, קטי? זה בחירה. אם ראש העיר לא רוצה, הוא לא מכניס את המחלקה. אתם גורם עכשיו למצב שראש העיר שלך יכול לקבל רימון הביתה כי הוא ביקש לגבות. אנחנו נדון, יש עוד אפשרויות. יש הצעה אחרת. למה אי אפשר להעביר את זה לרשות האכיפה והגבייה שהנציג שלה יושב פה? למה שחברות הגבייה ירוויחו מיליונים? אני לא צר עין בחברות הגבייה, אבל השלטון המקומי הוא חלק מהשלטון המרכזי, ולמה שחובות כאלה - - - דווקא לא.

ההבדל בין ארנונה לדוח חניה לדוח משטרה? זה עומס בלתי רגיל על הרשות, הרשות לא יכולה.

מה אכפת לך? אבל הוא עושה את זה, לא הרשות המקומית. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, זה דיון ראשון. אנחנו לא נגמור אותו היום ולא נצביע היום, אנחנו עכשיו מניחים את התשתית. הוא שאל אותי למה לא, ואני אסביר.

הדברים שיש לו ואחרי זה נתחיל את הדיון. הוא פנה אליי. לא נותנים לי לענות לך, אוסאמה.

ושכר טרחה א' וב', הכול נופל על האזרח. יש אפשרות

הם מפעילים את הכוח שלהם כעורכי דין, הם לא כל כך עם תודעת שירות כמו עובדי העירייה וכמו נבחרי הציבור, וגם שם יש קשיים. לא כל חברות הגבייה הן נופת צופים.

את הקשיים.

מה עושים, מה השלבים, באיזה סיטואציות,

האם אפשר ללכת אחורה, שלא יגידו: זה כבר בידינו, תפנו עכשיו

אני לא רואה סיבה למה לא. למה להפריד את זה? אני ממש לא אוהבת את ההפרדות האלה כי לאדם אין עם מי לדבר. לעומת זאת, אדם יכול לשבת מול הפקידה באגף הגבייה ולנסות להסביר לה, לגשת אחר כך לשיח עם מנהל

אני לא מצליחה להבין ואני נלחמתי על זה כשעוד הייתי חברת מועצה. אנשים מקבלים דוח, אחר כך זה עובר לחברת גבייה, בנוסף לכל הקנס המוצדק כי אדם

ככל שייפרד הקשר הגורדי בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי,

כי בסוף הרשויות המקומיות העצמאיות מנהלות את עסקיהן בצורה הרבה יותר יעילה,

הוא לא מרגיש טוב. הוא היה במשרד הפנים והוא מכיר גם פיילוט שנעשה בבוקעתא בדיוק בסוגיה הזו. הייתי רוצה שתראו את התמונה המלאה, אני רוצה שנקדיש את הדיון הזה לפריסה של המצב. נשמע את השלטון המקומי, את נציגי הרשויות וגורמים נוספים, ונניח איזשהו מצע להתקדמות בדיונים הבאים.

הזמינות שלנו מאוד גבוהה. אני רוצה לתאר לכם את המצב ולהציע לכם את השירות שלנו לרשויות המקומיות. אנחנו חושבים שהשירות, הן בצד היעילות והן בצד ההגינות,

את השחרור הזה אנחנו מספקים כמובן הרבה יותר

נכון, העברת את זה לעירייה, אבל תרים טלפון למנכ"ל חברת הגבייה שיפטור אותי. לנו הוא לא יכול להגיד את

בעד שייכנסו לבית ויעקלו?

אנחנו נגיע לזה הרבה אחרי - - - הם יגיעו לזה עם יותר ריבית והצמדות. לא,

וזה משמש בשתי משמעויות

לרוב חברות הגבייה עושות גבייה

אם אני מתקשר לגזברות של המועצה האזורית שבה אני חיה, עונה לי עובדת של חברת מילגם.

אין לנו שום בעיה שאת זה יעשו חברות הגבייה. אנחנו לא מטפלים בזה,

חוץ מעיקול שכר, מה עוד אתם עושים?

אנחנו אוספים מידע על החייב באמצעות מאגרי מידע שלגופים אחרים אין. אחרי זה אנחנו מתחילים בעיקולים בחשבונות הבנק שלו, עיקולים אצל צדדי ג', שזה אומר המעסיקים שלו, עיקולים במרשמי נכסים כמו במרשם מקרקעי ישראל,

- - - רשות המסים באה אלינו כדי להטיל

לגבי היעילות לו יצויר שהיינו יעילים לגמרי כמו חברות הגבייה, לא בסנטימטר אחד יותר. תחשבו על חייב שיש לו ארבע דוחות חנייה מארבע רשויות

המדינה לא יכולה לקבל את הסמכות ולהטיל אחר כך אחריות על ראש הרשות אם לא תהיה לו גבייה, ושאם הוא לא יהיה מאוזן ישימו לו חשב מלווה. המדינה לא יכולה להמשיך לקחת סמכויות מראשי

אני בטח לא הולך להביע את דעתי אם אני תומך בה או לא תומך בה. אני תומך בהצעת החוק בהגדרה, אני רק מציג לכם את החלופה שקיימת היום במרכז לגביית קנסות, חלופה שלא הייתה בשנת 2000 כשהוסמכו חברות הגבייה.

אני מציע לכם להסמיך את המרכז

אין החלטה שיפוטית. בדיוק, אין החלטה שיפוטית. לרשויות המקומיות יהיה הרבה יותר דומה לפעול דרך המרכז לגביית קנסות שזה הרבה יותר דומה למצב

בדיוק, לכל סוגי החובות. אני חושב שהוא טועה, הוא מנהל שיווק מצוין.

הרבה רשויות מקומיות אומרות לנו: אנחנו רוצות לעבור אליכם, אנחנו כרגע

זו הייתה התקופה שבה מדינת ישראל,

כפו על הרשויות המקומיות בכל התערבות ממשלתית,

לפרק את מחלקות הגבייה

האם אתה לא חושב שהיו יותר רשויות שהיו מנסות את הפיילוט הזה? בקשה מרשויות מקומיות

זה לא שהתיק עזב את הרשות המקומית ועכשיו החברה מטפלת. הרשות המקומיות, האחראי על הגבייה ברשות המקומית, - - - תומר, לא מוצא

לסיכום, צריך להביע תמיכה בהצעת החוק שמשרד הפנים הגיש,

אם תרצו, יש לי גם רשימה של תיקונים שנעשו ואני יכול להסביר גם למה הם לא התקדמו בהמשך.

יש הרבה דברים שהוסכמו בוועדה שבראשה עמד חבר הכנסת קיש ולא נכנסו להצעת החוק הזו.

אחרי זה ביום בהיר אחד דופקים על דלתם ומעקלים להם את החשבון מבלי שהם קיבלו אפילו את ההודעה הראשונה. אנחנו רוצים למנוע מצב כזה. נכון, אנשים לא

את צריכה לאזן בין הרצון של ראשי הרשויות והשלטון המקומי לבין

ברור, כן, אבל בטח לא דרך מרכז הגבייה.

אנחנו מתעלמים מזה.

שהעלות של האזרח ב-20% - - - אז הוא אמר,

זה אומר שזה מה שחייבים? אין להם עלות של עורכי דין, את לא מבינה את

ואני חושב שגם בתוך הדיון הזה שמעתי תמימות דעים שלחברות הגבייה יש מקום. מר דולברג הסביר את הדברים המורכבים שנעשו עד עכשיו. גברתי היושבת-ראש, אין

אם כן תהיה להם הסמכות הזו, האם זה ישפיע על האפשרות שאתם תשקלו אולי לגבות דרכם או אולי שתהיה רשות של השלטון המקומי, כמו שמנכ"ל הרשות המקומית

והיא צריכה לקבל תוכנית הבראה על ידי משרד הפנים והאוצר,

יש לנו ניסיון. ישבנו עם משרד הפנים. הוא מתחיל לדבר איתך ובסוף אומר

אף אחד לא ראה את זה. לכן, גם בקטע הזה צריך להיזהר וצריך להבין שהרצון

אתה מוזמן להיות נוכח בדיון הזה. אנחנו אמורים לקבל דיווח סוף סוף על מה שקורה שם,

דיון דחוף על כך שמשרדי הממשלה לא עונים לציבור בימים אלו אלא מייד מנתקים ומנתקים.

אני רציתי לסכם את הנושא הזה ושכולנו נסכים על זה.

חברת הכנסת סאלח, בבקשה. מסלול הרחבת ההפרטה ההולך ומתרחב ומעמיק

קחו בחשבון שהרבה אנשים צופים בכם.

די לחכימא, אנחנו בערב חג. וואו, מה אתה עכשיו מעלה לי.

אני חושב שאתם צריכים לאפשר את מרב האפשרויות לרשות

לאפשר לרשות המקומית לעשות את הבחירה של המנגנון שהיא רוצה, כחלק מאותה האצלת סמכויות,

כדי לאפשר לה לפעול.

מי שמסתכל על חצי הכוס המלאה מוצא את הדבש.

אדוני ראש העיר, לאחר כל ההרצאה שלך לא הבנתי האם אתה מסכים להצעה שלנו שאלו יהיו גם חברות גבייה, גם מרכז גבייה ארצית, וגם

אתם מוזמנים לבדוק מה אחוזי הגבייה בהוצאה לפועל.

עיריית תל אביב, היינו צריכים לתת שירותים בהתאם לאחוזי הגבייה שגובים בהוצאה לפועל, העירייה הייתה פושטת רגל מזמן, ועוד רשויות

בתל אביב מחייבים מרפסות,

בדימונה זה שטח ברוטו, בתל אביב זה שטח נטו. זה אדם שקיבל את השומה שלו כמו מס הכנסה, הוא רוצה להגיע ולקבל

אם זה נכס לא ראוי,

לרשות ולהגיד: למה חייבו אותי ב-100 שקלי?

הגשתי השגה למנהל הארנונה על השטח, לכן צריך לגבות ממני

לכן, קודם כול, תסמיכו את המרכז לגביית קנסות אם העירייה תרצה לגבות את הארנונה. את החובות בארנונה,

ארנונה. רק חובות

רק חוב חלוט. אחרי הידיינות בעירייה ואחרי שהעירייה עשתה את כל ההליכים. ברור, וחשוב להסביר את

כן, בדיון הבא. אנחנו ממשיכים, זה דיון ראשוני. זה מאוד חשוב, עלו פה עכשיו שאלות מהותיות והם צריכים להסכים לזה כי זה שינוי חוק. אנחנו נבקש מהם להגיע לדיון הבא

דבי, האם אדם חייב לשלם חוב שלו?

מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות מאוד חשוב, והוא מאוד מדאיג אותנו.

יודעים שהרשויות המקומיות נותנות הרבה מאוד. מחר הוא יצטרך סיוע ברווחה, מי ישלם את

אנחנו רוצים לפתוח את זה גם להן,

אנחנו רוצים לטובת הרשויות, אנחנו בהחלט רוצים שיהיו עוד אופציות.

עוד אופציות. את מדברת גם מה ההליך. גם ההליך.

מדובר בהמון המון אנשים, זה לא אדם אחד שעשו לו הנחה ולא שילם.

עמוקה ומאוד מאוד קשה. לא מספיק שבסיס העבודה של חברות הגבייה היא פקודת המסים (גבייה) עם הבעיות עליהן דיברתי קודם, עצם עבודתן מאוד מאוד בעייתי.

אני רואה את הפרצופים שלא מסכימים, אבל בסוף כשעירייה עובדת עם חברת גבייה היא הופכת לחותמת גומי במידה רבה כי היא לא יכולה להיכנס לפרטי הפרטים של כל מקרה ולאשר.

ושבה נכחו יושב-ראש הוועדה,

הדרג המקצועי לאורך כל הדרך התנגד לשינויים שהוועדה ביקשה, אבל שר הפנים הסכים להם בסופו של

כן, אבל זה היה בנסיבות שזו הייתה דרישת הוועדה,

אותה ועדה ייצגה את אזרחי מדינת ישראל. שר הפנים

בכל מה שקשור לדין המהותי, להגביל את הרשויות המקומיות,

אנחנו התנגדנו לזה. שוב, שר הפנים הסכים לשינויים הללו.

זה ברור. אבל היו לנו דיונים במשרד המשפטים, וההצעה שעלתה לוועדת שרים לחקיקה קיבלה אישור של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שהביא את כל המחלוקות. לכן, אמרתי קודם שיש גם תחשיב כלכלי. אתם מתעלמים

אנחנו כן צריכים גם התייחסות של המשרד שלכם לגבי הסוגיות המהותיות האלה. נבקש גם את אותו תחשיב כלכלי שקיבל המרכז לשלטון מקומי. לפני הדיון הבא נעשה עוד כמה בירורים ודיונים מקדימים בינינו כדי להבין את התמונה המלאה. עו"ד תומר רוזנר, בבקשה. בטרם ניכנס כמובן לגופם של דברים, אני חושב שעלו בדיון הזה סוגיות מהותיות ועקרוניות שעשויות להשפיע על המשך הליך החקיקה. כמובן שהוספת האופציות לבחירת הרשויות המקומיות לפנות למרכז לגביית קנסות או להקים תאגיד בניהול הרשויות המקומיות שיטפל בגבייה, עשוי להשפיע כמובן באופן מהותי על הצעת החוק, וכמובן שחשוב מאוד שנקבל בהקדם האפשרי את עמדת הממשלה לגבי האופציות האלה כי זה ישפיע כמובן על הצעת החוק כולה. בנוסף, אני חושב שהוועדה צריכה לבקש ממשרד הפנים או משר הפנים, כפי שהוועדה תמצא לנכון, להבהיר לגבי כל סוגיה שהוועדה החליטה עליה ונתקבלה עליה הסכמה של שר הפנים. אני אזכיר לחברי הכנסת שבכנסת העשרים ההצעה הייתה לפני הצבעה. זאת אומרת, הוועדה למעשה סיימה את הדיונים והגיעה להסכמות בין חבריה ובין חבריה לבין הממשלה כפי שהיא הוצגה על ידי שר הפנים בשעתו, וזה אותו שר פנים. לכן, אני חושב שחשוב שהוועדה תבקש משר הפנים או ממשרד הפנים להבהיר סוגיה סוגיה, כפי שהתחיל מר דולברג לעשות מטעמו לגבי סוגיה מסוימת, כך לגבי כל שאר הסוגיות שלמעשה הוועדה החליטה עליהן, ושנקבל תמונה מאוד ברורה לגבי כל סוגיה כדי שהוועדה תוכל להחליט אם היא רוצה לאמץ את מה שנעשה בכנסת העשרים או לא. בהחלט. גברתי היושבת-ראש, אני חייב להגיד שאנחנו חלוקים על כמה דברים שאמר היועץ המשפטי עכשיו. לא אכנס לזה. אני חושב שלתפוס את שר הפנים באיזה שיחת טלפון באיזה לילה, הסכמה כזו או אחרת, זה הרבה פחות יסודי מעבודה שאנחנו עשינו על הסעיפים האלה שרציתי להציג לכם בצורה מסודרת. אנחנו נדון בדברים האלה. אנחנו נעביר לכל המשרדים בקשה לקבל מהם התייחסות לנושאים שעלו כאן. אנחנו ניפגש בקרוב. אני רק רוצה להגיד לכם שנשתדל לעשות את ההליך הזה במהירות האפשרית. אנחנו מבינים את הצורך. מתי הדד-ליין לחוק הזה? אין דד-ליין. יש לו דד-ליין, יש החלטת בג"ץ על החוק הזה. בג"ץ בהחלטתו האחרונה בעתירה, שהכנסת איננה צד לה כמובן, ביקש ממשרדי הממשלה וממרכז השלטון המקומי לעדכן אותו בהתפתחויות כפי שיהיו בדיוני הכנסת, ולפי ההתפתחויות בדיונים כאן יחליט בית המשפט אם לאפשר המשך הפעולה של חברות הגבייה או לא. אוקיי.

אם אנחנו רוצים הליך חקיקה יסודי אנחנו חייבים מבית המשפט ומבג"ץ זמן כי הנושא הזה מורכב. אני לא רוצה שהוא יסתיים בדיון אחד, זה נושא כבד מאוד.

אנחנו חייבים לסיים, המליאה מתחילה.